צהרים טובים לכולם. אני מתרגש לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. היום ה-21 במאי, א' בסיוון, תשפ"ג. הנושא הוא ביטול החירום לעלייה לישראל מאוקראינה, רוסיה ובלרוס, החל מתאריך 1 במאי, 2023. אני, קודם כל, מתכבד לארח כאן את אייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. אני רוצה להודות לשר משה ארבל, אחרי הדיון הקודם נפגשתי איתו, הבטיח גם שאתה תגיע לדיון, מה שמראה לפחות על קשב. אנחנו נראה את התוצאה, אבל לפחות את הקשב קיבלנו. מדובר בהחלטה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, שהתקבלה, לטעמנו, ומכל מה שראינו פה בדיונים בוועדה, בלי שום סימוכין מקצועיים. אני פניתי במכתב, בהמשך לדיון הקודם שקיימנו כאן, גם ליועצת המשפטית לממשלה כדי שתבחן את חוקיות ההחלטה, כי היו פה כמה דברים שלא עומדים בשום מבחן סבירות. הראשון הוא העובדה שהתקבלה, בחלק מהמקרים, בדיעבד. ואני מדבר על שילוב של שני נושאים. בעצם, מה קרה? אני גם אפרט לחברי הכנסת שלא היו בכל הדיונים. יש נוהל אחד של "one stop shop", שהיה קיים במשרד העלייה והקליטה, נוכח המשבר בין רוסיה לאוקראינה והמלחמה שם, שבעצם הבינו שלא כל העולים יכולים לעשות את כל הליך ההכנה לעלייה באופן הרגיל, והרבה פשוט רוצים להגיע ולעשות את השלמת המסמכים כאן. ואז עשינו בממשלה הקודמת הליך שנקרא "go/no go" שאומר שתהיה בדיקה ראשונית שנתיב מבצע בשטח, והוא יחליט,

האם לתת "go" לעלייה, או "no go". אם מישהו קיבל "go" הוא יכול להגיע לכאן, להיכנס באשרת תייר ולעשות פה בעצם את הליך הסדרת המסמכים, וכל זה קורה בנקודות שפרס משרד העלייה והקליטה בכל הארץ, אותה "one stop shop". משרד העלייה והקליטה החליט לצמצם את מרכזי ה-"one stop shop" לשלושה מרכזים בלבד.

לא זו בלבד שרק לשלושה מרכזים, אלא גם הוא קבע שבמרכזים האלה הוא יטפל אך ורק בעולים מאוקראינה. לא בעולים מרוסיה ומבלרוס. צריך להבין שמרוסיה ובלרוס, הבעיות האובייקטיביות של היכולת להוציא חלק מהתעודות ולעשות את ההליך כהליך מוקדם, לא השתנו. נותרו אותן בעיות. אם היום ילך עולה שאני יודע, אזרח רוסי שהוא חייב בגיוס, ילך למשרד המשפט ויוצא אפוסטיל ויגיד להם שהוא רוצה לעלות למדינת ישראל, אז כנראה שזה לא יקרה. לא בשום טווח זמן, ומהר מאוד הוא גם ימצא את עצמו במקום אחר. ולכן, זה הליך אחד שקורה במשרד הקליטה. במקביל, משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, החליטה שהיא מבטלת את נוהל החירום מבחינתה לעולים מרוסיה ובלרוס. משאירה את זה לעולים מאוקראינה. ולא מאפשרת יותר לעולים מרוסיה ובלרוס להגיע לכאן בנוהל חירום, שנוהל חירום אומר שיכירו במסמכים שלהם, ככל שהייתה בדיקת נתיב והכל בסדר, גם בלי אותו אפוסטיל. אפוסטיל זה אישור ממשרד המשפטים המקומי, בין אם זה ברוסיה או בלרוס. מתוך הבנה,

שקשה לקבל תור כשאתה רוצה אפוסטיל לטובת עלייה. והמצב לא השתנה שם. לא השתנה, לא ברוסיה ולא בבלרוס, נוכח המלחמה, שאגב, עדיין נמשכת. היא לא הסתיימה גם. וביטול הנוהל הזה גם בוצע בדיעבד. זאת אומרת, הודיעו בדיעבד,

יאמר לזכות רשות האוכלוסין וההגירה, היא דחתה ואמרה "מי שיגיע לכאן עד ה-31 במאי, נמשיך לבדוק אותו גם אם זה יהיה מאוחר יותר". אבל, במקביל, יש מבצע דרכונים שמנהלת רשות האוכלוסין וההגירה. הבטיחו שישאירו 4 לשכות, שיסגרו רק 4 לשכות בהתחלה. זה, לפחות, הכל משמועות, כן? פה בוועדה עלתה שמועה שיסגרו 4 לשכות חיפה, באר שבע, ירושלים ותל אביב. ובכל הארץ ימשיכו לקבל כרגיל. ביום פתיחת המבצע הסתבר שזה בכל הלשכות. ולא זו בלבד, אלא שגם ביטלו את כל התורים לאשרות. זאת אומרת שאם אתה עולה, שהגעת לכאן, למשרד הקליטה אתה לא יכול ללכת כדי להוציא אשרה. אמרו לך ללכת למשרד הפנים, אנחנו כבר לא מקבלים אותך אם אתה עולה מרוסיה. אפילו אם הצלחת לקבוע תור, והיה לך תור, אני יודע, ל-21 במאי, בסדר? התור שלך בוטל. התור שלך בוטל. ואתה יושב על אשרת תייר.

צריך להבין שאותו אחד שנמצא על אשרת תייר, אין לו, אין, הוא לא יכול לעבוד,

הוא לא מקבל סל קליטה, הוא לא יכול להתחיל ללמוד באולפן. הוא בעצם יושב פה על אשרת תייר בלי שום יכולת להתקיים ולהתפרנס. ההחלטות האלה, לשיטתנו, היו נגועות גם באי-חוקיות, וגם מבחינת הליך ההחלטה, כי נאמר לנו פה בוועדה שהייתה המלצה של משרד החוץ. משרד החוץ שאחר כך אמר בוועדה "זאת לא המלצתנו". ונתיב בוודאי שהם נתנו פה תמונת מצב ששום דבר לא השתנה ולשיטתם צריך להמשיך בנוהל כרגיל. אני, לפני שאני אתן לך, אייל, להציג את עמדתכם. אני כן רוצה להשמיע פונים שנמצאים איתנו פה בזום. מישל בורק בזום, תדבר באנגלית. נמצאת איתנו בזום, גברת מישל בורק. כל הפניות הועברו לרשות האוכלוסין, אז נבין במה מדובר. (מדברת באנגלית, להלן תרגום חופשי) שלום. (מדבר באנגלית, להלן תרגום חופשי) שלום. אני מבין שאת מדברת באנגלית. (מדברת באנגלית, להלן תרגום חופשי) כן, אני מצטערת, רציתי להתחיל את האולפן כבר,

להלן תרגום חופשי) בבקשה.

שמי מישל בורק.

מברזיל. אבא שלי ואח שלי עשו עלייה לפני 3 שנים. אני יהודייה, כל המשפחה שלי יהודייה. יש לי משפחה שגרה בקיבוץ בצפון.

והם עזרו לבנות את ישראל. אני החלטתי לבוא אחרי שניסיתי לעשות עלייה מברזיל, ואני לא הצלחתי לקבל תשובות מהסוכנות היהודית